שלום לכולם, מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, אני מתנצל על האיחור.

בשני נושאים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת.

זאת לאחר שניסינו להגיע להידברות עם נציגי סיעות האופוזיציה ביחס לסדרי הדיון, בעיקר ביחס

סיעות האופוזיציה יקבעו את חלוקת הזמן וסדר הדוברים. במקרה של היעדר הסכמה תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות, לפי גודלן. סעיף 2 לא רלוונטי. בסדר גמור. הסבירי, גבירתי.

גם בחוק-יסוד: משק המדינה לא הוגשו הסתייגויות סתם על מנת למשוך זמן, מדובר בהסתייגויות ענייניות. אתם מדברים על שני חוקים חשובים מאוד. בין אם זה חוק-יסוד: משק המדינה,